בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, ב' בתמוז התשפ"ג, 21 ביוני 2023. על סדר-היום: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל והארכת כהונה של חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023. רגע לפני שאנחנו מתחילים בדיון, אני רוצה להשתתף, זה לא צערם, זה צערנו של משפחות הנרצחים: עופר פריימן, אלישע אנטמן, נחמן שמואל מורדוף והראל מסעוד, השם ייקום דמם, שנרצחו אתמול בפיגוע מתועב. אין מילים לתאר את הכאב הזה. בחורי חמד צעירים, מגיל 16 עד גיל 60. בן ה-60 השאיר משפחה, והאחרים כאובים, שמעתי את אחת האימהות מדברת היום, וזה פשוט מזעזע. אני מקווה שנגיע לימים טובים יותר לעם ישראל. מגיע לכולנו ימים טובים יותר. אותם אלה שחיים בהתיישבות, מוסרים את נפשם יום-יום בשביל עם ישראל, בשבילנו. ובכלל כל הטרור הזה שמשתולל בלי לשים איפה ומה, ואיזה קורבנות הוא לוקח מאיתנו. אני רוצה לאחל רפואה שלמה לכל הפצועים מהפיגוע, ושיהיו בשורות טובות. על סדר-היום, כמו שאמרנו, קביעת ועדה של הצעת חוק הרבנות הראשית לדחיית מועד בחירתם של הרבנים הראשיים. המלצת הלשכה המשפטית היא לוועדת החוקה, חוק ומשפט. במליאה ביקשו להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. גם אני חושב שבוועדת החוקה, על פי ההמלצה שלכם, אבל אם צריך להסביר,

ככלל, נושא שירותי הדת היהודיים וחוק הרבנות הראשית לישראל הם בדרך-כלל בוועדת הפנים, ככה היה כל השנים, אבל כידוע, בהסכמים הקואליציוניים בכנסת הנוכחית סוכם שהעניינים האלה יעברו לוועדת החוקה, ולכאורה זה לא משהו שברגיל בהכרח צריך לחייב את ועדת הכנסת. רק צריך לזכור שבתחילת הכנסת, כשעשו תיקוני תקנון שהעבירו סמכויות בין הוועדות, היה גם רצון לכתוב את שירותי הדת היהודיים בוועדת החוקה. ואז הייתה מחשבה שזה לא מתאים, לאור העובדה שתקנון הכנסת לא מפרט את סמכויות ועדת החוקה, ויצא שזה בערך הנושא היחיד שרשום שם. ומסיבות שונות נאמר כאן בוועדה שלא יתוקן התקנון, אבל שוועדת הכנסת רושמת בפניה את ההסכם הקואליציוני שלפיו עניינים מהסוג הזה עוברים בכנסת הנוכחית זה גם היה כהוראת שעה, לוועדת החוקה. ולכן, זו המלצתנו. שמחה, יו"ר ועדת החוקה,

כמו שאמרה היועצת המשפטית, זה היה חלק מעניין התקנון. צריך להזכיר שבכנסת הקודמת יצא נושא שירותי הדת היהודיים מוועדת הפנים, הוקמה ועדה ייעודית לנושא - - - קבועה זמנית. קבועה זמנית, שהוקמה לנושא הזה. ובעצם עם ביטולה בכנסת הזאת, עם אי התחדשותה, נושא שירותי הדת לא רשום על אף ועדה למעשה, או שהוא חזר לפנים. הוא חזר לפנים. לא, לא. כמו שנאמר בזמן הדיון, וזה גם מה שהובהר אז לפרוטוקול, כולל גם על ידך וגם על ידי היועצת המשפטית של הכנסת - - - תן לי דוגמה של ועדת - - - שנייה,

מה שהובהר, שבתחום שירותי הדת היהודיים, סוגיות הפיקוח, למשל, על המקוואות או מועצות דתיות וכדומה, ממשיכות להתנהל, וכל מה שמתנהל ברמה המוניציפלית, שמעצם טיבו שייך לענייני ועדת הפנים, ימשיך להיעשות בוועדת הפנים. אבל הסוגיות של החקיקה, בוודאי בנושא הרבנות הראשית, בנושא הכשרות, בנושא הגיור, ואגב, גם סוגיות משיקות אליהם היו קיימות קודם בוועדת החוקה. למשל, בתי הדין הרבניים תמיד ישבו שם. הרבנות הראשית מי שמכהן כרב ראשי בהגדרה, נכון להיום בחוק, הוא גם המקבילה של נשיא בית-המשפט העליון לבית הדין. ולכן, גם אלמלא אותו הסכם, הסוגיה כיצד נבחר מי שעומד בראש בתי הדין והרבנים שתמיד היו סוגיה אצלנו, היא סוגיה שעל פניה תמיד הייתה יכולה לטייל בין הוועדות, גם אלמלא אותו הסכם. אני חושב שבוודאי, עם ההסכם שהוקרא לוועדה, ההצדקה העיקרית כאן היא לוועדת החוקה. תודה רבה. אני רוצה לעבור להצבעה. למה מיד? מה עם דיון?

אלקין, כי הגעת עכשיו. אם היית מגיע בהתחלה - - - להגיע בסוף ולקבל - - - חה"כ

אני שמח שאתה ממציא תקנון חדש של הכנסת - - - לא, אבל עניין של דרך ארץ. סעדה, תודה. מי שמגיע בהתחלה, הייתה לו זכות דיבור. מי שמגיע בסוף - - - לא, אין לי בעיה שתהיה לכולם,

שגם זכות דיבור בכנסת מפריעה לכם,

תצטרכו לסבול את זכות הדיבור. אלקין, תודה. עכשיו בועז טופורובסקי ברשות דיבור. סעדה, מוישה. - - - תדבר אחרי ההצבעה. תצטרך להשלים עם זה שהתקנון עוד בתוקף, ואני אדבר לפני ההצבעה. חה"כ טופורובסקי, בבקשה.

כל החוק הזה הוא חוק קומבינה אחד גדול, וגם הדיבור על זה בין הוועדות זה הרי גם קומבינה. זה לא משנה מה התקנון אומר, אנחנו רוצים להעביר את זה לחוק,

נסביר שעוד לא שינו את התקנון,

אפילו שלפי התקנון ולפי ההוראות הספציפיות, החוק הזה אמור להיות בוועדת הפנים. כל הסיפור הזה, שבו אנחנו יושבים עכשיו, ואני רוצה לציין לטובה את חה"כ רוטמן על זה שהוא דחה את הדיון היום בנושא המהפכה המשפטית - - - לא דחיתי שום דיון בנושא המהפכה המשפטית. רק שיהיה ברור. דחיתי דיון בעניין עילת הסבירות. בדיוק, בנושא המהפכה המשפטית. השופט סולברג תמך בה. שאלתם אותו? איפה הוא, השופט סולברג? הוא כתב את הצעת החוק? בבקשה, לא להפריע לבועז. אני יודע על המהפכה המשפטית, ושזה נדחה, וגם בחוק הפרסונלי והמאוד-מאוד לא ישר שהיה אמור להיות בוועדת הפנים, אני שמח שהדיון נדחה. משום מה הדיון הזה לא נדחה.

כנראה חשוב מאוד-מאוד למישהו שהדיון הזה יתקדם וזה יעבור לאיזושהי ועדה, כאשר ועדת הפנים היא הוועדה שאמורה לדון בזה. אנא מכם, שימו סוף לכל הקומבינה. זה לא נראה טוב. אנחנו נהיים כנסת של הכול קומבינה על קומבינה על קומבינה. תחשבו מה זה אומר לארגונים ציבוריים אחרים במדינת ישראל. זה אומר שלא משנה מה הנהלים, מה החוקים, מה הוראות התקנות, מה הוראות החוק, ואם יש סיבה פרסונלית אנחנו נשנה את הכול, נעשה הכול ונעשה קומבינה. בוא נצא ממדינת הקומבינה, ונחזור לפסים של מדינה ישרה, נקייה ועובדת בצורה מסודרת. תודה רבה. ולדימיר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כל, אני מצטרף לדברי הפתיחה שלך. זה אכן בוקר קשה. בעניין הצעת החוק ברמה מהותית, זה ברור לחלוטין שהחוק הזה צריך לעבור לוועדת הפנים. אבל זה לא העניין. העניין הוא שהחוק הזה לא היה צריך לבוא לעולם. הוא חלק מסדרת החוקים הפרסונליים, המיותרים, שמבזים את הבית הזה. זה עוד קומבינה. וגם העברה לוועדה של חה"כ רוטמן זה חלק מהקומבינה. חבל שאנחנו עושים את זה. אנחנו לא נראים טוב. ולכן, כמובן, גם נביע את דעתנו וגם נתנגד. ורק משפט בעניין עילת הסבירות והשופט סולברג במקומכם, לא הייתי מעורב את שמו של כבוד השופט, מכיוון שהוא לא כתב את הצעת החוק ולא שאלתם אותו לפני שהעליתם את זה לדיון. תודה רבה.

שרון ניר, ואחר כך מתן כהנא. אדוני, בוקר טוב. בוקר עצוב. צר לי שבבוקר כזה אנחנו עוסקים בחוק כזה, ובאיזה מיקום החוק הזה יעבוד. אני מבקשת,

להצטרף לדבריך, למסור תנחומים למשפחות ורפואה שלמה לפצועים.

לחזק את כוחות הביטחון, את חיילי צה"ל שעושים שם עבודה, לילות כימים, כדי לסכל ולמגר את הטרור. תוך סכנת חיים. תוך סיכון חיים. המקום הטבעי של החוק הזה, כפי שאמרה היועמ"שית, בהנחה שהיינו במדינה מתוקנת, הוא ועדת הפנים.

כל הטיה של דיון בחוק הזה בהתאם להסכמים קואליציוניים או דילים או איך שלא תכוון את זה, כדי לסגור סידור עבודה, הוא פסול מעיקרו. לכן נתנגד לנושא הזה, כמובן, ולמיקום של החוק הזה בוועדת החוקה. מתן כהנא, בבקשה. לי כל הדיון הזה כואב, כי אנחנו עוסקים פה במעמד הרבנות הראשית לישראל ובתלמידי חכמים, גדולי תורה, רבנים עצומים, שהתהליך הזה פשוט פוגע בשמם הטוב ומוציא שם רע לרבנות הראשית. זה כואב כי הרבנות הראשית, לפחות לתפיסתי, היא מוסד חשוב מאוד למדינת ישראל, וצריך להיות מוסד נעלה שכולם מסתכלים עליו בהערצה, והדיון הזה פשוט פוגע בשמו הטוב. אנחנו צריכים לקיים את הבחירות האלה במועדן כדי לתת הזדמנות לרבנים הגדולים האלה להיבחר בצורה ישרה, בלי עקמומיות, ולכן כואב הלב על כל מה שאתם עושים בדבר הזה.

זאב אלקין, בבקשה. אדוני היושב-ראש - - - אני ממלא מקום היושב-ראש. אני רק יושב-ראש הישיבה. ברור. אני מזכיר את זה לעצמי, לא לאף אחד אחר. אז אדוני, יושב-ראש הישיבה, נדמה לי שמתי שהוא יש רוטציה, אז זה צופה פני עתיד, אם אני זוכר נכון את ההסכמים הקואליציוניים. אני אף פעם לא מתכנן את הצעד הבא. החוק הזה, מוטב היה שלא היה בא לעולם. עצם זה שאתם מקדמים אותו תוך כדי מערכת בחירות שכבר הייתה אמורה להתחיל, שינוי ודחיית בחירות, ככה בדרך הזאת תגידו שגם בחירות לכנסת צריך לדחות ולמה צריך לקיים אותן בזמנן. עשיתם את זה עם הוועדות למינויים למיניהן,

דיינים וכולי. עכשיו עושים את זה עם בחירות לרבנות הראשית. זה כבר הפך לשיטה. אגב, יש לי שאלה. אם אתם רוצים לקחת את זה לוועדת החוקה, אז אולי יצא יו"ר ועדת החוקה שנמצא כאן, לאור התוצאות המסתמנות של הבחירות בלשכת עורכי-הדין, ויציע גם להאריך סמכויות של נשיאת בית-המשפט העליון המכהנת. אם כבר אתה משווה בין הרב הראשי לבין נשיא בית-המשפט העליון - - - רעיון טוב. נעלה בראשי קואליציה.

רעיון טוב. נעלה בראשי קואליציה. תאריכו סמכויות לנשיאת בית-המשפט העליון בגלל שכרגע יש לכם בעיות בגוף הבוחר של הנשיא הבא. גם זה יכול להיות פתרון, בתוך אותו חוק ובאותה הזדמנות, הרי אתה בעצמך אומר שאין הבדל. אני חושב שהמקום הנכון הוא ועדת הפנים, שהיא זאת שצריכה לדון,

בכל הסוגיות של הרבנות הראשית. נדמה לי שזאת הייתה החלוקה בין הוועדות. זה נכון שעולם הדיינים הלך לוועדת החוקה, אבל אם אני זוכר נכון את החלוקה שעשינו פה ושהוצגה

כל העולם של הרבנות הראשית, נדמה לי שהגיע לוועדת הפנים, ולא לוועדת החוקה. ולכן אני חושב ששם נכון להשאיר את זה.

אזולאי וחה"כ רוטמן, מה הנימוק העיקרי לחוק הפסול הזה?

שהן אלה שעלולות לסבך את הבחירות לרבנות